בוקר טוב לכולם. אנחנו בדיון מהיר בנושא מצוקת התושבים בשכונות דרום תל אביב לאור זיהום האוויר,

הזנות וסמים באזור. אני רוצה קודם כול להודות לחבר הכנסת עידן רול על העלאת הנושא החשוב הזה לסדר היום. מצוקת התושבים בדרום תל אביב מצוקה מתמשכת ומורכבות, וכפי שאפשר להבין מהכותרת של הדיון הזה, מדובר במצוקה שיש לה נגזרות רבות. לא מדובר פה בנושא אחד ויחיד, באמת יש פה מגוון וזו מצוקה מאוד רחבה וגדולה. אז לאור המורכבות וההיקף הגדול באמת של הנושאים, כי אנחנו באמת יכולים להגדיש לנושא הזה סידרה של דיונים, לא רק דיון אחד ובטח שלא דיון מהיר. בגלל שאנחנו פה כפופים למסגרת זמנים צפופה, בדרך כלל אנחנו נוהגים להקדיש שעה לדיון מהיר, אני הצלחתי לגנוב עוד 25 דקות, יש לנו עד 11:25 לדיון הזה. אם ככל שנרגיש שאנחנו באמת צריכים ולא הספיק לנו הזמן, אם נוכל נקדיש לזה עוד דיונים בהמשך. אנחנו ננסה למקד את הדיון לארבעת הנושאים שחבר הכנסת עידן רול ביקש. תחנת המתדון, זיהום האוויר באזור וההשפעה שלו על התושבים, יש התפתחויות גם הנושא הזה, היקף השימוש בסמים באזור ואכיפת הזנות. אני יודעת שיש באמת עוד הרבה מאוד נושאים וזוויות שצריך לדון בהם בנושא של שכונות דרום תל אביב, שהם לא פחות חשובים, אבל בגלל באמת מגבלת הזמן אנחנו ננסה להיצמד לסדר היום הזה. אני מבקשת באמת להתנצל מראש בפני כול המשתתפים שיש אתנו, אם כאן ואם בזום, על כך שאני לא יכולה להבטיח לכולם את רשות הדיבור היום. כמו שאמרתי, ככל שיהיה צורך הוועדה תתכנס לדיונים נוספים ואני בטוחה שגם חבר הכנסת עידן רול וגם אני, אנחנו לא נזניח את הנושא הזה. אני בנוסף גם מבקשת להדגיש שנושא המהגרים בדרום תל אביב, כיוון שהוא נידון במסגרת ועדת המשנה של ועדת הכלכלה לבחינת ההשלכות של ההגירה, ברשות חברת הכנסת מאי גולן, אז הנושא הזה לא ידון כאן היום הנושא הזה. יש לנו בלי עין הרע - - - חבר בוועדת המשנה ואנחנו דנים בזה. יפה מאוד, ויש לנו מספיק על מה לדון, אז אני באמת רוצה שאנחנו נתמקד בנושאים האלה. חבר הכנסת עידן רול בבקשה. אז תודה רבה גברתי יושבת הראש, גם על קיום הדיון החשוב הזה, אני יודע שהנושא חשוב לך עוד מעברך העיתונאי. זו סוגיה מורכבת, אלה שכונות עם המון פנים והמון מגוון. אני סיירתי ונפגשתי כמעט עם כול קבוצה, ובאמת יש פה ניסיון למקד ולהרחיב את השיח על עוד דברים שעולים בדרום תל אביב. החשיבות של הדיון בוועדה הזאת מבחינתי הוא שדרום תל אביב זקוקה ליחס ולטיפול שהוא מעבר לגבולות העירייה וכוחות העירייה. אני אתן דוגמה של תחנות המתדון, שלוש מחמש תחנות המתדון שנמצאות בגוש דן נמצאות בתל אביב. כלומר, יש פה איזושהי אבן שואבת של מכורים מכול גוש דן לתל אביב, וזה לא תואם את הקפסיטי של העירייה ולא את היכולת שלה להתמודד עם, וזה הופך את דרום תל אביב לאיזושהי חצר אחורית שמענה הרווחה שלה הרבה יותר רחבים מהעירייה.

הצומת פה של הדיון זה באמת אפשרות די יוצאת דופן להפגיש גורמי עירייה מול גורמי משרד ביטחון פנים וגורמי משרד הרווחה והבריאות ולנסות ולהבין איפה נופלים קצת בין הכיסאות. אין לי ספק שיש הרבה מאמצים כנים וטובים בנידון אבל בסוף כשאני סיירתי בדרום תל אביב, ואת לבטח מכירה את זה גם, אתה הולך ואתה יכול למפות את הפשיעה לאור יום בלי שום מאמץ. אני חושב ששאלה מנחה מבחינתי לדבר הזה היא באמת איך מטפלים בזה.

שאלת הדיוט שבה ואומר, אם אני סיירתי בשכונה ואני רואה כספומט,

סחר לאור יום, ואתה אומר: אם כול אחד - - - בית בושת, בית בושת בית בושת. כאילו אתה רואה אותם בעיניים. אז אתה אומר: אם אנחנו יודעים את זה, איפה בשרשרת האכיפה זה נעצר, ואני חושב שיש פה משהו שכנראה עוד לא פיצחנו.

האם הם לא נעצרים, האם נעצרים ולא מגישים כתבי אישום, האם יש בעיה אחרי זה להגיע למשפט. איפה בסוף אין הצלחנה בלנקות את הרחובות מפשיעה? אז ככה, אני חושב שגם הסוגיה הזו וגם סוגית המתדון וננסה לשמוע אני מאמין קבוצות מגוונות.

יש פה את החדשים,

יש את הוותיקים שגדלו בשכונה,

יש כול כך הרבה סוגיות בדרום תל אביב וצריך לנסות ולכבד את כול הדבר הזה, אבל בסופו של דבר, לא משנה מאיפה אתה מגיע, אם אתה גר בדרום תל אביב, ואתה מגדל את המשפחה שלך בדרום תל אביב, אתה רוצה אוויר נקי, אתה רוצה שירותים קהילתיים, אתה רוצה שתוכל לצאת החוצה לרחוב לגינה הציבורית והיא לא תהיה מלאה בנרקומנים ותוכל לשחק עם הילדים שלך, וכרגע לצערי גברתי יושבת הראש, זה לא מתאפשר בדרום תל אביב. המציאות חיים הפשוטה הזו, של הורים שיוצאים עם הילד החוצה לשחק בגינה בשכונה בחוץ, זה לא משהו שיכול להתקיים, זה פשוט

ואני חושב שלא משנה מי יעלה ויגיד פה, אין ספק שהמענה הוא לא מספק. תודה רבה.

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. תודה רבה ליושבת הראש ותודה רבה על היוזמה. אני חושב שבנוסף למה שאמר חברי, חשוב מאוד להתייחס לבעיות הללו ולתת להן פתרון מערכתי.

הבעיה היא לא רק ואפילו לא בעיקר, נושא של אכיפה, אלא נושא שהוא הרבה יותר מוקדם, כדי למנוע מלכתחילה את הבעיות שקיימות, ואני מתכוון בכך לנושאים של דיור, לנושאים של חינוך,

תעסוקה ובעיקר נושאים של רווחה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים כמובן, להתמודד עם הבעיה הנוראית הזאת, ואנחנו כולנו יודעים שהמצב הוא באמת בכי רע בלשון המעטה. אני אומר פה בצורה הכי ברורה, המצב הוא בכי רע בגלל הזנחה רבת שנים של המערכות השונות שאמורות היו למנוע את זה, והיום כדי באמת לשים סוף לבעיה הזאת חייבים שהטיפול יהיה מערכתי וישלב גורמים שונים, לא רק אכיפה, לא רק משטרה. לא בעיקר אכיפה ומשטרה, אלא כפי שאמרתי קודם, שם המשחק והבסיס לפתרון רווחה על כול מה שנגזר מזה.

אם צריך שיקום, חייבת הרווחה להיכנס עמוק בתוך הסיפור הזה. אנחנו גם רואים את תכניות הבניה הגרנדיוזיות שיש שם ואת חוסר ההלימה בין התכניות הפנטסטיות האלה לבין המציאות בשטח, ואי אפשר יהיה בתהליך כזה של בנייה והכנסת תושבים חדשים, אתה לא עושה דבר אם אתה לא באמת מטפל בשכונה ובוותיקים שנמצאים בשכונה.

אם כבר הזכרת את זה, קודם כול יש כמובן את כול הסיפור של התחנה המרכזית. - - - אנחנו ניגע בזה. אני מציעה שאנחנו נעבור נושא נושא. רק במילה אחד, משום שהזכרת את הנושא של לפעול לפי הצרכים, אני גם פונה פה לעיריית תל אביב, לא יכול להיות שמקום למשל כמו גינת לוינסקי, שהורסים אותה, זה דבר שהוא קאונטר-פרודקטיב, הוא ההפך כמעט ממה שאנחנו רוצים. ואז יתעוררו ויגידו, אין ריאה ירוקה בשכונה. בדיוק. כן, כן, אין ספק. בסדר גמור. בואו ננסה להיות יעילים וננסה לעבור באמת נושא נושא. נתחיל באמת באותה סוגיה של תחנת המתדון. יש פה שלושה תושבי שכונה שבאו באופן פיזי. אתם רוצים שכל אחד ידבר על נושא אחר? כלומר לשתף אתכם? אני אפתח ואמנה ממש בקצרה את כול הבעיות, אני אשמח עם גדי יוסיף קצת על התחנה המרכזית,

על גדי אני יודעת שזה - - - קצת פרספקטיבה של אב לילדים שמגודלים בנווה שאנן. יש לי אגב תשובה לשאילתה לזיהום אוויר בשכונה. אני גם הגשתי בזמנו שאילתה לנושא הזה. גם סיירתי כמובן בתחנה המרכזית וראיתי את כול הסוגיה שם. טוב, אז מוטי אולי תיתן אתה קצת מבט כולל של מי שגר בשכונה והגיע אליה מבחוץ וחי אותה כבר כמה שנים?

גילוי נאות, צילמתי סרט שמעולם לא שודר והייתי גם בדירה של מוטי ויש לו זווית מהדירה על חלק מהנגעים שאנחנו דיברנו עליהם כאן. טוב, בוקר טוב לכולם. שמי מוטי כץ אני חבר ועד שכונת נווה שאנן ומנהל של קבוצת דרום תל אביב בקריז, אני באתי היום לכנסת ישראל לספר לכם קצת על המצוקות שלנו.

שהוותיקות בניהן הולכת לחגוג 100 שנה ב-2021, שכונה שאימי נולדה בה. מה קורה בה כעת וגם להתייחס למה שמיקי אמרה ובצדק קצת על תנופת הבנייה, כי זה דבר שמשתלב אחד עם השני ואנחנו לא רואים שיש קורלציה עם כול הרשויות. אז עשרה קבין של זוהמה, זיהום אוויר ופשיעה נפלו על תל אביב, תשעה מהם נטלה נווה שאנן. אני חושב שמיותר להגיד, כול מי שעבר שם ראה את זה. אני אפרט את הפשיעה ומכולליה, סחר בסמים כמעט בכל מקום ובאמת כול בן אדם שהבאנו לשם ראה את הכספומטים שפעילים כמעט בכל קרן רחוב לעיניי המשטרה. אנחנו עוד נקבל מן הסתם תגובות של המשטרה, משום בכל מקום אחר הדברים האלה לא היו יכולים להיות.

כפי שאת זוכרת, מתחת לבית שלי, זה רחוב הזנות, אני גר ברחוב פיין, המקום הכי נמוך בתל אביב. 35 בתי זונות יש בפרהסיה, אני לא מדבר אפילו על זנות הרחוב בשכונת נווה שאנן. רק לאחרונה המשטרה ועיריית תל אביב עשו מיפוי של בתי הזונות שם במטרה לסגור אותם. אנחנו דרשנו כול הזמן שהדבר הזה יעשה. אני מצטרף לרווחה, לגמול את הזונות לדאוג להן לתעסוקה, שיהיה להן מקום לשים ראש. כול המאמצים שלנו עד כה עלו בתוהו והדברים האלה קורים, ליד זה יש גם מחוללי פשיעה. סליחה, אני לא הבנתי, הפנייה שלכם הייתה לעירייה? או - - - לכול הגופים, גם הממשלתיים, גם לרשות המוניציפאלית,

למה המקום הזה מהווה כבעיה, מקום שגם סוחרים בו בסמים, הרי זה לא רק בתי זונות, יש הרבה מהם, כספומטים פעילים. חשוב לנו להבהיר, אנחנו לא באנו להיאבק, לא בנרקומנים ולא בזונות ולא בנפגעים. אנחנו נאבקנו, הייתה לנו תכנית האוסינג פירסט, לדאוג גם לרווחה שלהם. אנחנו באנו לפה לבית המחוקקים לבקש רק לדאוג לנו, לדרוש את חוק יסוד מספר אחד, חוק האדם וחירותו, הזכות שלנו לחיות בכבוד ובביטחון בשכונה שלנו. נרקומנים מציפים את השכונה שלנו. למה מציפים את נווה שאנן נרקומנים? כי נרקומנים, עבורם נווה שאנן היא גן עדן. יש לו תחנת מתדון שהוא יכול לקבל תחליף סם, וגם לסחור בו.

היצע של סמים, סחר בסמים בכול מקום, ויש בו גם בתי תמחוי. נווה שאנן עצמה יש בה מלא בתי תמחוי שבהם מרוכזים כול המרעין בישין האלה, קבלו את זה ובעצם אתם רואים מאות של נרקומנים. פנינו לכול הרשויות, לכל הגורמים של הרווחה ולא נענינו. חינוך, וחשוב פה על העניין של החינוך. עיריית תל אביב, ודיברתם על תפקידה של העיר. עיריית תל אביב והמנהל המיתולוגי של גימנסיה הרצליה, מר' רון חולדאי, הקים,

בתי ספר וגנים שהאוכלוסייה הזרה יוכלו לחיות וללמוד שם בכבוד. אבל לידם, מרחק של כמה עשרות מטרים, יש סחר בסמים ויש בתי זונות פעילים, ואני שואל אתכם האם יש מקום אחד בארץ שהיו מתירים את הדברים האלה לצד מוסדות חינוך. הילדים האלה יכולים למלמל ביאליק וללמוד אנגלית ברמה גבוה, זה לא יעזור כלום. אם הם נמצאים ליד הפשיעה שום דבר בעצם לא יגרום להם ולחיות ולגדול, להיות אנשים נורמטיביים. אנחנו באנו בעצם להיאבק על כול הדברים האלה, במקביל לכול הדברים האלה יש התחדשות עירונית אדירה בשכונה. בשנתיים הקרובות מיקי, הולכים להבנות בשכונה, מאז שהיית אצלי, כבר הכול מסביב נבנה. למעלה מ-4,500 יחידות דיור ולכל הפחות 10,000 תושבים חדשים שהולכים להיכנס בשכונה. בחודשיים הקרובים ממש מסתיימת בנייה של פרויקטים רבים, למעלה מעוד 1,000 תושבים מגיעים לשכונה. מי מגיע לשכונה? הקהילה הלהט"בית, אמנים, היפסטרים ולצד כל זה הם באים לפרויקטים החדשים, היפים שלהם, ומתחת לבית שלהם יש באמת את כל הדברים שלא מתקבלים על הדעת. אני אקצר מאחר שיש פה עוד דוברים, אני רוצה להודות לעידן רול שגבה את הדיון פה.

נפגשנו אתו לפני כחודש ומאז הוא התמיד והיה אתנו. הוא נפגש עם התושבים,

פגשנו שרים, פגשנו חברי כנסת, שאפו על זה. מיקי, תודה רבה שאת תיאמת את הדיון הזה. אנחנו מבקשים ממכם פה בכנסת ישראל לעשות את מה שאתם אמונים לעשות כמו שאמר עופר. לאחד פה את כל הגורמים ולדאוג לכך שאתם תעשו משהו למען הריבון שאתם מחויבים אליו, זה התפקיד שלכם, זו החובה שלכם כלפי הריבון, ותתחילו בבקשה לעבוד עבורו, אני מאוד אודה לכם,

טוב תראו, בואו ננסה לגעת באמת בסוגית הנושא של הסמים ואני אתן כמובן את זכות הדיבור. אני רוצה לפנות לנציגי המשטרה שנמצאים פה בזום. צהריים טובים, צחי שרעבי, לשעבר מפקד תחנת שרת והיום ראש מדור מבצעים של המשטרה. יפה, שלום לך צחי. שלום וצהריים טובים. טוב, אנחנו רוצים לבקש ממך איזשהו הסבר לעובדה שאנחנו שומעים כאן תמונת מצב קשה מאוד של תחנות סמים בין אם זה ברשות של המדינה כמו אותה תחנת מתדון, ובין תחנות סמים אחרות שפעולות באין מפריע בשכונה הזאת כבר מזה שנים. נראה שהמשטרה פשוט נותנת לסחר הזה להתנהל שם באין מפריע. אני חייב לומר כפתיח, אמרתי את זה במספר ועדות בעבר ואוני אומר את זה שוב: עם תחושות אני לא יכול להתווכח, גם עם עובדות אני לא יכול להתווכח אבל האמת טיפה יותר מורכבת ואני אסביר.

בשנת 2019 ובשנת 2020, אני מציין עובדות, אני יודע שחלק מהאנשים, אותם עובדות לא מעניין, כי הם מסתכלים בעניים ורואים בתחושות דברים אחרים, אבל אני חייב לציין עובדות. המשטרה, בטח בדרום תל אביב, בטח בתחנת שרת נלחמת בנושא הסמים ללא תקדים, ללא דוגמה לשום השוואה בשום תחנה במשטרת ישראל. אם אני מציין שרק בשנת 2020 יש 120 תום הליכים, תום הליכים בסחר בסמים, שזה יכול להחזיק כמה תחנות במשטרת ישראל. בנושא התפוקות, עליה בכתבי אישום, עליה בתום הליכים. נכון, יש אירועים בשטח, יש תחנות סמים בשטח. אני לא מנסה להעלים את העובדה הזאת וזה לא משהו שייפתר ביום יומיים. אמרתי את זה גם בעבר ואני חוזר על זה שוב. אני אוהב לשים את הדברים כולם על השולחן. בשלוש שנים האחרונות יש עליה גם באפקטיביות, גם בכתבי האישום וגם בתום ההליכים. כל מה שקשור בנושא סחר בסמים לצערי הרב, וגם הסברתי את זה לתושבים בעבר והוכחתי את זה גם בעבר, זמן המחיה של עצור שנכנס לכלא על סחר בסמים הוא ארבעה, חמישה חודשים וזאת עובדה וחוזר חלילה, הוא חוזר לשטח. ההשקעה על סחר בסמים, על סוחר בסמים אחד, יכולה לקחת שבועיים שלוש לפעמים בשביל להכניס אותו לכלא לחמישה חודשים. אני לא אפרט פה את כל הפעולות שנעשות בנושא ואני כבר לא מתייחס בכלל לעברות סמים אחרות. אני מתמקד בנושא הסחר בסמים בלבד. צריך גם לומר, והייתי גם שלוש וחצי שנים מפקד תחנת שרת, יש ירידה ב-73% באירועי תקיפה,

אלה הן העובדות. המצב בשטח הוא הרבה פחות גרוע.

כשמסתובבים בשטח רואים סמים,

רואים סחר בסמים. לצערי הרב זה לא ייפתר במכה אחת, ולא ביום אחד, זה עניין של תהליכם. נושא המתדון יושב כמו שאמר מוטי, וקיימנו המון שיחות בעבר בנושא, יושב על עורק ראשי. הוא יושב במקום מאוד מאוד מרכזי ובסופו של דבר כול בר דעת מבין, כאשר אני מגיע לאזור שיש בו מרכזי חלוקת אדולן, שיש בו בתי תמחוי, שיש בו תחנת רכבת, שיש בו תחנת אוטובוס מרכזית ויש בו עוד הרבה שירותי רווחה שאין בשום עיר אחרת בישראל, לעולם בסופו של דבר זה כר פורה במקום שמושך הרבה מאוד נרקומנים, מושך סוחרי סמים ומושך הרבה אנשים שקשורים לפשיעה. אלה הן העובדות שאיתן אנחנו מתמודדים. אני אומר בשיא ההגינות, לא תמיד בהצלחה גדולה אבל עם המון תוצרים, ואני אפילו לא התחלתי לדבר על נושא רווחה שכשמטרה נכנסו אליהם, אפשר לומר נדרשנו להיכנס או שאפשר לומר שהכנסנו את הרגל לשמה כי אנחנו מבינים שזה חלק מהעניין. כמה שוטרים יש בתחנת שרת? בתחנת שרת יש פלוס מינוס כ-200 שוטרים כחולים ועוד פלוגה של מגב שכולה מושקעת לנושא סחר בסמים. גברתי, הנתונים מדברים בעד עצמם, בשלוש ארבע שנים האחרונות ירידה באלימות. דרך אגב, ירידה גם באלימות של זרים, ירידה משמעותית באלימות של זרים אבל לצערי העלייה באירועי הרכוש, במיוחד לאור תחילת הקורונה. אלה הן עובדות מאוד מבוססות וכתובות בדוחות ובצדן הרבה מאוד פעולות ששוטרי תחנת שרת מבצעים לאורך כל השנה. רק שנייה עופר כסיף, רצית לשאול שאלה.

תשמע ממה שאתה אומר, אתה בעצם במילים אחרות מודה בכישלון מוחלט של המשטרה.

לא לא. תן לי לסיים אל תתפרץ לדברים שלי.

זה מה שעולה מהדברים שלך מסיבה מאוד פשוטה. קודם כל, אל תגיד עובדות, כי דברים שלא באים ולא מתויקים, הם לא מופיעים אצלך והן גם עובדות, אז אתה לא יכול לדבר על עובדות ולהתעלם מחלק אחר. זה דבר ראשון. דבר שני, למה עולה מהדברים שלך, לוגית, כישלון של המשטרה? משום שאם התחנה המפוארת שאתה מדבר עליה, שיש בה 200 או 300 שוטרים. ומצד שני יש עדיין את הסחר המטורף בנווה שאנן, זה אומר שאתם לא מצליחים, גם אם אתה לא תקרא לילד בשמו - - - בגלל זה השאלה שלי הייתה. תראה, אדוני, מר.

מה שאני אומרת, שאם במצב שיש לכם 200 שוטרים, והמצב בשטח הוא כזה אז זה אומר ש-200 שוטרים זה לא מספיק. - - - זה לא מה שאמרתי. זה מה שאני אומרת. זה מה שאני מבינה. כי אם בסופו של דבר גם אם אתה מצייר שהמצב יותר טוב, אני לא מתחילה עכשיו להתווכח אתך על זה, גם אם אתה מצייר שהמצב יותר טוב, המצב בשטח הוא רע. כלומר, בשטח המצב עדיין מחריד.

על מנת שבאמת תהיה אכיפה אפקטיבית ותהיה השפעה של המשטרה, אתה צריך שוטר שם בכל פינה ובכל רגע נתון. כי אסור שזה יהיה מול העיניים שלהם. אנחנו יודעים ממקרים אחרים בעולם שאפקטיביות של משטרה בניסיון באמת לבער נגעים של סמים,

של זנות זה רק נוכחות פיזית יומיומית, 24 שעות בכול פינת רחוב של שכונה בעייתית. את זה כרגע אין בשכונת נווה שאנן. אז אני שואלת אותך כמה שוטרים משטרת ישראל צריכה על מנת שנווה שאנן תתחיל להיות מקום שבטוח לחיות בו? לצערי הרב גברתי התשובה היא לא כמה שוטרים בכל פינה. אני חייב להתייחס למה שאמר חבר הכנסת המכובד מאוד מקודם. אני לא אמרתי שהמשטרה נכשלה.

אני אמרתי. אני אמרתי שהמשטרה עושה מאמצים כבירים, ואני יכול להתחייב על זה שהמאמצים שהם מבצעים, כל ה-200 שוטרים מבצעים אותם מהלב, מהנשמה לאורך תקופה ארוכה.

וגם אתה אמרת, שלמשחק הזה יש המון שחקנים ולעולם אי אפשר בגוף אחד, שבסופו של דבר אם אני עוצר, מביא כתבי אישום, מביא תום הליכים, לסופו של דבר - - - אז אני פה רוצה להוציא אותך מהעמדה המתגוננת,

אנחנו מנסים לצאת מהדיון הזה עם איזשהו קו אופרטיבי, אז אני שואלת אותך בתור בן אדם שבאמת חי את המשטרה, מבין משטרה. מה משטרת ישראל צריכה, תגיד לי אתה, האוטופיה שלך, חלום שלך, מה אתה צריך על מנת באמת כדי שאתה תשיג את היעדים שאתה חושב שצריך להשיג בשכונה הזאת? אני אמרתי ואני חוזר על זה שוב, בשביל לנקות ובשביל ליצור שכונה כמו כל שכונה אחרת יש מספר דברים שצריכים להתקיים. א' אכיפה חזקה, ואני אומר את זה לשמחתי, האכיפה נעשית. יכול להיות שתמיד אפשר להשתפר, יכול תמיד - - - במבחן התוצאה זה לא מוכיח את עצמו מה שאתה אומר. לא מוכיח את עצמו.

חבר הכנסת כסיף, תן לו לדבר. כן בבקשה. בסוף צריך רגל מסיימת. שאני עוצר סוחר סמים הוא צריך להיכנס לשלוש שנים ולא לארבעה חודשים. מי שרוצה לזרות חול בעיניים מוזמן. בסופו של דבר שיש לי שלושה מרכזי חלוקת אדולן בריבוע של קילומטר, שיש לי חמש בתי תמחוי, שיש הרבה ארגונים שתומכים בכל אותם אנשים וליבי איתם, לעולם זה לא ישתפר. יש פה משהו שהוא מערכתי. אז אמרתי אכיפה חזקה, ענישה אפקטיבית וחיבור של כול המכלולים. גם של עירייה, שגם זה קורה היום, אבל גם הוצאה של מרכזי חלוקת אדולן, כי לא יעזור שום דבר, המרכזים האלה משרתים את גוש דן. מי קובע איפה תמוקם תחנת חלוקה? משרד הבריאות. אדוני, זה חבר הכנסת עידן רול, שאלה נוספת. הנושא הזה באמת של הענישה, אתה יכול בבקשה לשטוח בפנינו מה קורה מהרגע, אני לצורך העניין סיירתי שם, הייתי מתקשר אליכם עכשיו ואומר: ראיתי ארבעה כספומטים פעילים. מה קורה באותו רגע עד בעצם שזה לא נפטר? איפה זה נתקע.

מעצרים בהערכת תהליכים לפני שופט?

בשביל שתבינו את כמות העצורים, כמות כתבי האישום. בכל מקום אחר יכולים להגיע בשנה ל-20 כתבי אישום. אני מדבר על 130-140 תום הליכים, לא כתבי אישום, זה אומר שבן אדם נכנס לכלא. הם אומרים שזו טיפה בים. אתה כנראה לא מבין את כמות ההשקעה בכל תיק. כנראה לא מבינים. אדוני אנחנו לא מנסים לתקוף, אנחנו מבקשים ממך לא לדבר בגבוה, אלא לספר לנו. מה הבעיה? הפרקליטות? השופטים? הענישה בחוק? מה הסיבה שבסוף כל אותם אנשים או מרביתם חוזרים לרחוב, כי אני ראיתי עשרות.

אתם משקיעים את כל המשאבים האלה בלהעמיד אותם לדין, ובסוף אם אחרי חמישה חודשים הם חוזרים אז באמת. אולי הבעיה היא בענישה קשה, אולי הבעיה - - - רק רגע. אתם הולכים רק לכיוון אחד, אני חושב שאני אמרתי. זה הכיוון שאנחנו מבקשים לדבר עליו כרגע.

אנחנו מבינים. אבל אי אפשר להגיד מערכתי. בכדי לטפל במשהו מערכתי צריך לטפל בו בפרוסות. אני אסביר לכם משהו בנוסף. כאשר תושב העיר רוצה תאורת רחוב, הוא פונה אלי. כאשר הוא רוצה דברים שהם לא קשורים למשטרה, הם פונים אלי. אלי זה, זה שאני מדבר בשמו כרגע. כל זה בשביל לאפשר בשטח יכול שליטה רבה יותר גם באותם נרקומנים, גם באותם סוחרי סמים וגם לעשות יותר טוב לתושבים. אבל בסוף בתי תמחוי, מרכזי חלוקת אדולן. - - - אדוני, הנקודה ברשותך ברורה. אנחנו מבקשים לנצל את המומחיות שלך בנושא האכיפה, ואנחנו ממש נשמח שתעזור לנו בזה, הנושא של אדולן ובתי תמחוי זה אחריך עוד שנייה בשיח. אנחנו כן מבקשים להתמקד, מה קורה מרגע המעצר, למה אין שיפור מספק? הם משוחררים מדי? הם נכלאים לתקופה קצרה מדי? בבקשה תתמקד בסוגיה הזאת. אז הנה, הסברתי לכם מה התהליך. בן אדם נעצר, ואני מדבר כרגע על סוחר, ובכוונה אני מדבר רק על סחר, כי באמת בנרקומן אני לא רוצה להתמקד. אני מתמקד בסחר בסמים בלבד. כאשר נעצם סוחר סמים הוא מובא לתחנה. במקרה הטוב הוא ייעצר למספר ימים כאשר התיק הוא מספיק מבוסס, אחרי שבוצעו לפעמים פעולות של כמה שעות טובות של לפעמים גם עשרה בלשים, ואם התיק הזה הולך לבית משפט והוא מקבל ימים, ובסופו של דבר מוגש כתב אישום בהליך של מעצר, זה אומר שהוא לא משתחרר בזמן הזה בין המשפט לבין זמן המעצר שלו והוא הולך לתום הליכים. זה המקרה האידיאלי מבחינתי בשביל להיות אפקטיבי. גם כאשר הוא נכנס לכלא, מהרגע שהוא נעצר עד שהוא נכנס לכלא, שזה מקרה מהטופ של הטופ, רוב המקרים אנחנו מדברים על חמישה חודשים. אותו סוחר אחרי חמישה חודשים חוזר לרחוב. כל בר דעת מבין את ההיגיון פה. טוב אני רוצה שנייה לעצור פה. כיוון שאנחנו אמרנו שאנחנו מתעסקים בחלק הזה של הדיון בנושא של הסמים, מי יש לנו ממשרד הבריאות? ד"ר איזבלה קרקיס, אני

שזה ממש לא העניין שלך וזה לא הנושא שלך. אני לא חושבת שאת הסמכות שמחליטה איפה תמוקם תחנת אדולן,

מי שמטפלת אצלנו זה

אני מבקשת ממך להתקשר אליה ולבקש ממנה לעלות לזום בדקות הקרובות. תודה רבה לך. טוב אני רוצה לשמוע עוד קולות מהדרום, יש לנו את שולה קשת ואחר כך עמותת עוטף תחנה מרכזית, אני יכולה לתת רק לאחד אז תחליטו בניכם מי אתם רוצים. שולה קשת בבקשה. קודם כל תודה על הישיבה החשובה הזאת. אני הייתי רוצה לציין כאן כמה דברים. קודם כל בהקשר של הסחר בסמים והזנות אני רוצה לדבר גם על המכורים וגם על שדות הזנות שאין להם פתרון. זאת אומרת, מערכת הרווחה בעצם, גם העירונית וגם הממשלתית לא נותנת מענה, אין תקציבים. אני יכולה לומר שכמנכ"ל תנועת אחותי יש לנו מרכז בשכונה, בית אחותי, הם כול הזמן מגיעים אלינו לסיוע אותם אנשים. המצב הוא קשה מאוד באמת. חשוב לי לציין את זה, כי חשוב לי לראות גם את האנשים האלה מול העיניים וצריך לספק להם פתרונות במידי. אני רוצה גם לציין עוד כמה דברים, קודם כול בעניין התחנה המרכזית, ואני משאירה לגדי לדבר על זיהום האוויר ושאר הדברים. אבל חשוב לי מאוד, אנחנו גם היום בשבוע של המאבק נגד אלימות כלפי נשים.

כל הנושא הזה של האלימות נגד נשים בשכונת נווה שאנן בפרט הוא נורא והיום, הוא קשה ביותר. הוא התחיל עוד בשנות ה-70' שעוד אז בעצם ניתבו את כל הסחר בסמים והסחר בנשים לשכונת נווה שאנן, מאז היא הפכה למוקד ואני לא אכנס להיסטוריה. ממש לא. בואי ננסה לקדם את הדיון. אבל אחד הדברים הוא שהיום במרחב הציבורי יש אלימות קשה מאוד כלפי נשים. במיוחד בתוך התחנה המרכזית. התחנה המרכזית החדשה לא רק שהיא גורם לזיהום אוויר ולמחלות מאוד קשות ולתמותה מוקדמת מסרטן וכולי, היא גם מוקד של אלימות קשה מאוד כלפי נשים. נשים נרצחו, מותקפות, נאנסות, בפנים ובחוץ והגיע הזמן להעיף את המפגע הנוראי הזה שבעצם הפך את השכונה באמת למקום שלא ראוי למגורי אדם. אני רוצה גם לדבר על הדחיקה הנוראית של האוכלוסיות המוחלשות. מוטי דיבר על התחדשות עירונית, אני מדבר על ג'נטריפיקציה. אין שום פתרונות לאוכלוסיות המתגוררות בשכונות, פתרונות דיור, יש שם ג'נטריפיקציה נדל"ניסטית, ג'נטריפיקציה תרבויות והעירייה בעצם עיוורת לדברים האלה. אפילו כשהיא עושה פה דיור בר השגה זה לא לאוכלוסיות המקומיות וגם כשהיא רוצה להקים פה קמפוס תרבות הוא לא לייצג ולתת במה לתרבויות המקומיות. שולה אני רוצה רק למקד אותך. אנחנו פשוט עוסקים פה עכשיו בנושא של הסמים וגולשים לנושא קצת של הזנות. כלומר מבחינתך, מה היה הפתרון האידיאלי מהבחינה הזאת? מי צריך לטפל בזה ואיך? אם את יכולה ממש למקד בכמה משפטים, אנחנו חייבים לעבור הלאה. במובן הזה של הזנות והסחר בסמים, אני חושבת שצריכה להיות פה פעולה משותפת. את זה אמרנו כול הזמן וכול השנים. פעולה משותפת של כל הגורמים, בין עם זה העירייה,

הממשלה והרווחה. זאת אומרת, יש פה כמה קורבנות, גם המכורים, גם הנשים ששורדות זנות, גם התושבות והתושבים בעצמם, שאי אפשר להמשיך לחיות בצורה כזאת. צריכה להיות פה פעולה מערכתית ולשים תקציב. לא השבעה מיליון שעכשיו רוצים לתת לשכונה אלא בזמנו גם ראש הממשלה דיבר על מאות מיליונים וזה מה שצריך לעשות. אחרת מה שאני צופה שבסופו של דבר, רק שיגיעו לפה הקהילות העשירות שעוד מעט מתחילים לבנות להם מגדלים, אז יעיפו מכאן את כולם ללא שום פתרונות. בתי המשפט, המשטרה, העירייה, והממשלה עם נציגות התושבים צריכים לשבת ביחד ולהכין באמת תכנית עבודה רצינית ולא תלאי פה תלאי שם. בעצם מה שאנחנו רואות היום זה המשך מדיניות, לצערי של עשרות שנים. אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות, יש פה עוד נושאים בתחנה המרכזית, אני רוצה גם לדבר על - - - שולה אני מתנצלת, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. אני חייבת לנסות לקדם את הדיון. נסתפק בדברים האלה, תודה רבה. יש לנו שרון בלום מלמד, מנהלת מינהל השירותים חברתיים בעיריית תל אביב? גברתי יושבת הראש בסוף המשטרה לא נתנה לנו נתונים על כמה האכיפה וכמה משוחררים. לדבר בגבוה ולהגיד עושים מאמצים,

אבל בסוף כדי להגיד שיש בעיה במערכת המשפט בנושא צריך לראות כמה אנשים הגיעו למעצר ושוחררו. גם

גברתי? שלום. אני מבקשת שרובי זלוף המשנה למנכ"ל שלנו יגיד כמה מילים בכלל על האכיפה ואחרי זה אני אוסיף על הטיפול, אני חושבת שזה חשוב ונכון. נשמח לדעת מהעירייה איפה עומדת תכנית האוסינג פירסט, שאנחנו למעלה משנה מדברים עליה. אני אדבר גם על האוסינג פירסט. בוקר טוב, תודה שאתם עוסקים בנושא ותודה שהזמנתם אותנו. אני אגיד כמה מילים מאוד בקצר ואחרי זה שרון תוסיף. צריך להבין, שאנחנו מדברים פה על מערכת מאוד אינטנסיבית שעוסקת בתחום נווה שאנן, בעיקר מאז שנת 2008 עם כניסת הזרים. יש פה קהילה שמדובר בקילומטר, צריך להבין כול השטח הזה הוא קילומטר על קילומטר. יש פה קהילה ישראלית יהודית של 5,000 איש שיושבים על הקילומטר-קילומטר הזה, יש פה קהילה זרה של עוד 17,000 איש, היתר נמצאים בשכונת התקווה, שפירא. אנחנו מתברכים בלידות בשנה של לידה זרה של 570 לידות בשנה, של לידה זרה. פתחנו כדי ליצור מנגנון נכון לתהליך חינוכי נכון, ואנחנו מרגישים שאנחנו לבד לכל אורך השנים. במדיניות ראש העיר, 27 גני ילדים לזרים עם 800 ילדים, שלושה בתי ספר עם 1,700 ילדים. אתם צריכים להבין שההשקעות הכספיות שלנו בנווה שאנן בשנת 2019 היו בתקציב רגיל 88 מיליון ותקציב פיתוח עוד 106 מיליון. זה ההשקעות שלנו בתחום שאנחנו משקיעים על כל ההיבטים התפעוליים, הרווחתים, החינוכיים וכולי בתחום נווה שאנן. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר זה שמבחינתנו צריך להבין שיש פה פעילות מאוד מאוד משולבת, לא בצורה כזו שאנחנו מרגישים שהמדינה באמת נותנת תמיכה רחבה לכל מה שקורה בשכונה, והיה אפשר לקבל יותר. אני אתייחס לשתי נקודות עיקריות, 1' הסיפור של המתדון- אתם צריכים להבין, אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים להפסיק את פעילות המתדון כי יש שלושה כאלו מרכזים בעיר וכולם מסכימים אתנו, להפסיק את פעולת המתדון. עכשיו הולכים לחתום על הסכם עד שנת 2024 בנקודה של רחוב הרכבת. זה פשוט חלם. אי אפשר יהיה להמשיך להתמודד עם העניין הזה. - - - אתה יודע מה, רגע. רובי סליחה רגע שאני מפסיקה אותך. בוא נעשה את זה יעיל. הגברת פאולה הצטרפה אלינו ממשרד הבריאות? גם נפגשנו איתה לפני שנה. שנה עברה ועוד לא מצאו מקום חלופי. שלום לך גברתי.

אנחנו מדברים פה עם כל כך הרבה גורמים וכולם פה מפנים את האצבע באמת לסוגיה שיכולה לעשות שינוי משמעותי, זה אותן תחנות של חלוקת אדולן או מתדון, של תחליף הסמים. אין שום ספק, וזה ברור לכולם כשמש בצהריים שהעובדה שאתם מתעקשים לשים את התחנות שם גורמת להידרדרות הנמשכת של השכונה הזאת. אני רוצה להבין ממך איך באמת. עכשיו אנחנו מתבשרים על כך שאתם עומדים לחתום על הסכם שבעצם אנחנו עד 2024 התחנה הזאת תמשיך להיות שם. אז אני רוצה לשאול אותך למה. טוב, קודם כל שלום לכולם. אני רוצה לומר שלא מדובר בתחנת תחליפי סם, ולא אדולן, כבר לא קיים בעולם האדולן, קוראים לו מתדון, וחוץ מזה יש תרופות חדשות. באמת תודה. באמת חשובה מאוד ההבחנה פה. אוקי, כמו זריקות ועוד דברים חדשים. קודם כול מדובר באנשים שהם חולים כרוניים ובגלל שהם בטיפול דווקא לא עוסקים או פחות עוסקים נגיד את זה ככה בפעילות עבריינית. כבר הרבה זמן יש אצבע מאשימה עלינו כאשר הרבה מאוד מהאנשים שגורמים להטרדה זה דווקא לא המטופלים שהם בתוך המרכז והולכים הביתה אלא דיירי הרחוב שמסתובבים או פשיעה שמגיעים בשביל לעשות סחר סמים באזור. אני אבקש ממך לא לזרוק את האשמה על דברים אחרים. זאת בעיה וזאת בעיה, בואי נתעסק עכשיו בבעיה שקרואים לה תחנה לחלוקת מתדון, בלב שכונת מגורים. בואי נתעסק בבעיה הזאת. לא אמרנו שלא צריך תחנות מתדון גברתי, אבל בלב שכונת מגורים יש לזה השלכות היקפיות על הסחר בסמים בשכונה ועל תושבי השכונה. אני לא חושב שאפשר להתנות או להתווכח על העובדה הזאת כאקסיומה לדיון הזה. במיוחד שאנחנו מדברים על שכונה שהיא מוחלשת. אנחנו צריכים לעזור לה, לא לפגוע בה יותר. צריך להבין את זה, ועצם ההתעקשות שלכם להשאיר את התחנה הזאת, עוד שנים שם, לא תיתן שום אפשרות לשקם את השכונה הזאת. אני שואלת האם שקלתם מיקום אחר שלא בלב שכונת מגורים מתחת לבתים? פאולה אנחנו נפגשנו לפני שנה. שנה שלמה עברה ולא הצלחתם, משרד הבריאות, למצוא מקום אחד להעביר את התחנה הזאת. שנה שלמה עברה. אני אמרתי לכם גם לפני שנה כשנפגשנו ביחד מיוזמתי דווקא. מציאת הפתרון אחר קודם כל היא קשה מאוד. לקח לנו אולי כמעט 10 שנים להעביר תחנה שהייתה ביפו לרחוב המהגר, בגלל שאנחנו מדינה, אנחנו יכולים להיעזר רק בדיוק הממשלתי וכל ראשי העיר מסביב לא כל כך עזרו לנו להעביר. קודם כול זו לא תחנה, זה מרכז רפואי, אבל נעזוב את זה. שמוכרים שם סמים גברת רושקה. מוטי, אני מבקשת.

זה לא שאנחנו לא רוצים. אני רוצה להגיד שגם במהלך השנה הזאת אנחנו נפגשנו גם עם הנציגים של הרשות שמנסים לעזור לנו מול השלטון המקומי, גם עם ראש עיר חולון, גם עם ראש העיר של ראשון וגם עם לוד, לנסות להקים לפחות שלוחות לתושבים שהם לא מתל אביב. אז איתם זה לא מסתדר אז יאללה תל אביב? קדימה שתשרת את כול גוש דן בחלוקת מתדון.

קודם על עוד פעם אני אומרת, זה לא חולקת מתדון, זה טיפול. נו באמת. את מוכנה להפסיק להתייחס לניואנסים האלה.

זה קצת חוסר כבוד, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. זה שאלות קונקרטיות. זו מכבסת מילים. את מעסקת בסמנטיקה, אנחנו לא מתעסקים בסמנטיקה. אנחנו מתייחסים פה בנושא המהותי. המהותי זאת הבעיה של המיקום של התחנה הזאת.

אתה שומע אותה אומרת פנינו לחולון, פנינו לזה פנינו לפה,

יפה, למה אתם מוכנים? זה היה מזמן הסיפור הזה. זה לא מהיום. המרכז הזה קיים הרבה שנים שם. השכונה משתנה. גרים שם אלפי אנשים שלא רוצים. כשאני מוציא את הילדים שלי בבוקר אני לא רוצה לראות אנשים מזריקים ברחוב. אבל אנשים מזריקים ברחוב זה לא שלנו. אני לא רוצה שכל הנרקומנים של כול גוש דן יבואו לשכונה שלי לקבל את תחליף הסם. שיעברו ליד השכונה שלך, שיבואו אליך איפה אתה גרה? אם יש אנשים שמשתמשים במתדון בחולון, הם צריכים שתהיה להם תחנה בחולון. אם יש אנשים שמשתמשים במתדון בלוד הם צריכים תחנה בלוד. התחנה בתל אביב צריכה לשרת רק את המעט שיש בתל אביב, אולי יש הרבה אבל לא משנה. לא יכול להיות שתל אביב משרתת את כל מטרופולין גוש דן והכל מתנקז לשכונה הזאת. אני מסכימה אתך והלוואי שראשי העיר הסמוכים יעזרו לנו. רובי זלוף אתה מוכן להפסיק לעזור לה? כי אני לא מבינה את זה. אני לא מבינה, הם לא עוזרים לה, אתם עוזרים לה, מה סיפור פה? אני הבנתי שהם דיברו עם וולפסון ואסף הרופא ויש התעניינות מיאיר - - - רק שנייה. כן בבקשה רובי זלוף. אנחנו המלצנו לעשות את זה באסף הרופא, יש מקום שם, משרד הבריאות מכיר את העניין. אנחנו משרתים 100% מהציבור של גוש דן. נשרת 50% על שתי תחנות שקיימות אצלנו והתחנה השלישית תפעל באסף הרופא ליד בית החולים. מקום טוב, לא מפריע לאף אחד. למה הכול צריך להתרכז בתל אביב, הגיע הזמן להבין את הסוגיה הזאת והגיע הזמן לפעול. אתמול הוצאנו שוב מכתב למנכ"ל משרד הבריאות, בקשנו ממנו שלא יחתנו עד 2024, זה מייצר בעיה קשה מאוד לתושבים, ולנו כגורמי אכיפה ולנו גרומים עירוניים וכל מה שאתם רואים. הגיע הזמן להבין המקום הזה צריך לעבור למקום אחר.

עצתי אליך היא לסגור את התחנה או המרכז הטיפולי ולתת לגברת פאולה להתמודד עם מציאות בה אי אפשר לקיים את התחנה הזאת והיא תצטרך למצוא מקום אחר, כי כנראה בלהמתין שזה יקרה למשרד הבריאות זה לא יקרה. אתם רוצים לפגוע באנשים. אנחנו לא רוצים לפגוע באנשים, אנחנו רוצים לעזור לאנשים. אולי את פוגעת בנו. את פוגעת בנו התושבים שאת מאפשרת את הקיום של המקום הזה ליד תושבים. האם בשכונת מגורים ראוי שתהיה תחנת מתדון. אני שואל אותך שאלה גברת רושקה.

בבקשה. אי אפשר, תנו להם לדבר, עידן, סליחה. כן בבקשה גברת פאולה. קל מאוד להגיד אני פוגעת בכם. התחנה הזאת קיימת הרבה שנים, ודווקא אתם אומרים אנשים שמזריקים ברחוב, זה לא מטופלים שלנו. כל הזמן קל מאוד להאשים אותנו כי אנחנו שם.

אנחנו לא נהיה שם, יהיו את כל דיירי הרחוב האלה שמזריקים. זה לא מטופלים שלנו. אתם פשוט מאוד שמים אצבע תמיד עלינו.

- - - אני רוצה להסביר לך משהו. זה שאת אומרת שאם אנחנו לא נטפל בבעיה אחת אז אנחנו נשאר עם בעיה אחרת, זה לא הפתרון. הפתרון הוא לטפל בכל הבעיות, כלומר אנחנו גם צריכים לטפל בבעיה של התחנה וגם בבעיה של דיירי הרחוב, וגם בבעיה של המזריקים ברחוב וגם בזנות וגם בסמים. יש לנו מלא בעיות, אבל אנחנו כרגע מדברים אתך על בעיה אחת ואנחנו רואים אותך כסמכות האחראית ומי שיכולה לטפל בבעיה הזאת. אומרים לך פה שיש לך אפשרות לעשות את זה באסף הרופא, אז אני רוצה לשמוע ממך תשובה, למה אתם לא עושים את זה באסף הרופא? קודם כול זו לא החלטה שלי לעשות את זה באסף הרופא, יש פה בוחן בתוך המשרד, העניין הזה נמצא בשולחן הדיונים עם המנכ"ל, אנחנו נבדוק וניתן תשובה. אני מוכנה לבדוק מול המנכ"ל מה הוא אומר על אסף הרופא. אנחנו ביקשנו דווקא שזה יהיה בקהילה במוקמות אחרים, רחוקים מהתושבים. זאת אומרת במוקמות של תעשיה, שלא יפריעו. תראי, אני באמת לא מתכוונת להתווכח אתך על איפה. אני רק אומרת לך שהגיע הזמן אחרי כל כך הרבה שנים, ובאמת השכונה הזאת, היא שכונה שיותר ויותר אנשים עוברים לגור שמה, זה לא יכול להמשך ככה. זה שאת אומרת, אם תפתור את זה תהיה בעיה אחרת, צריך לפתור גם הבעיה האחרת,

ואנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת קודם, ואחרי זה נפטור גם את הבעיות האחרות. הדבר הזה לפתחך, הדבר הזה אצלך. אני מבקשת ממך והוועדה הזאת מבקשת ממך בתוך חודש לקבל תשובה, איפה נבדוק אלטרנטיבות אחרות לאותה תחנת מתדון של שכונת נווה שאנן. תודה רבה נעבור לנושא הבא.

אנחנו חוזרים אליך. הנושא של התחנה המרכזית, המעבר של התחנה המרכזית. אני רק אתייחס בנקודה הזו, אנחנו גם התחלנו הליך עם משרד התחבורה. התושבים בקיעים בזה ויודעים בדיוק מה קורה. אנחנו מנסים גם להקצות שטחים משלנו בשביל למצוא פתרונות. אנחנו מקווים מאוד שנגיע לאיזשהו פתרון מהיר שיוכל לחלץ את הסיפור הזה, גם אם הוא זמני, אבל עד שיהיה פתרון קבע. יש דיונים אינטנסיביים מול משרד התחבורה כרגע. אני שמח לדעת שבאמת זז משהו בעניין, גם מול משרד התחבורה, יש פה הבנה. סה"כ הם צריכים לאפשר את זה. יש גם סוף סוף עמדה של המשרד להגנת הסביבה בעניין. אני יכול לבשר שאכן קורה משהו בעניין הזה. אם יהיה משהו יותר משמעותי נוכל כמובן לדווח. טוב, עכשיו בואו נדבר על שירותי הרווחה. מה לוחות הזמנים של זה? זה נושא הרי שנידון כבר 20 שנה.

הסיפור של התחנה המרכזית? מה הלוחות זמנים אפילו לקבלת החלטה? אני לא אומר לפנות אותה, אבל איפה זה עומד. אתם צריכים להזמין ממשרד התחבורה כדי שיגידו לכם על הדברים האלו. סליחה, אני רוצה רק רגע לפני שנעבור לסוגיה של תחנה מרכזית, אני רוצה את שירותי הרווחה. יש לנו את מנהלת שירותי הרווחה. טוב, אנחנו רוצים לקבל מכם, אם אפשר אנחנו נשמח לקבל מכם איזושהי סקירה. תראו, ברור לנו לחלוטין שאנחנו יכולים לבוא אל המשטרה בטענות, ויש טענות, יכולה להיות ביקורת ויכול להיות שהם באמת גם עושים עבודה מצוינת וחשובה וטובה.

זה ברור לנו לחלוטין שאי אפשר לעשות עבודה כזאת בלי עבודה של שיקום ובלי עבודה של באמת למצוא לאנשים האלה פתרון, לנשים שעוסקות בזנות, לדיירי הרחוב, למשתמשים בסמים והדבר הזה הוא לפתחכם, זה התפקיד שלכם, זאת האחראיות שלכם. אז אני רוצה להבין מה עיריית תל אביב עושה ביום יום, ואני יודעת שמאז הקורונה המצב רק הולך ומחמיר. אנחנו רואים את זה לא רק בשכונת נווה שאנן, זה כבר פושט בכל העיר הסוגיה הזאת של דיירי רחוב. זאת הופכת להיות באמת בעיה קשה בתל אביב, אז אני רוצה להבין מה התכניות שלכם בשנה הקרובה לגבי נווה שאנן, ותוך כמה זמן אנחנו יכולים לראות איזשהו שינוי משמעותי שם. מי מכם רוצה להתחיל? בוקר טוב. אני אתייחס לשלוש אוכלוסיות שנמצאות באזור הזה ושמטופלות על ידינו. אוכלוסייה אחת היא אוכלוסיית דיירי הרחוב, השנייה היא שוהי הרחוב, אותם אנשים שבאים להשתמש אבל יש להם מקום מגורים והם חוזרים בלילה לישון, הרבה פעמים בעיר אחרת. האוכלוסייה השלישית שנמצאת באזור זה נשים בזנות, בין אם בדירות ובין אם בזנות רחוב. מבחינת דיירי הרחוב יש קודם כול עליה בחמש השנים האחרונות של 60% ממספר דיירי הרחוב בעיר, בוודאי באזור הזה, שמתוך דיירי הרחוב הכרוניים, מתוך 117 דיירי רחוב כרוניים במצבים הקשים ביותר 80 מהם נמצאים באזור הזה. הפתרון לטיפול בדיירי רחוב הוא כמו שמוטי הזכיר, הוא דיור תחילה, האוסינג פירסט. הפתרונות שיש היום, השלטרינג וכל הפתרונות האחרים הם לא פתרונות שמייצרים שינוי מהותי. אני אגיד במילה אחרת הוא פתרון שמייצר אולי מייק-אפ, אבל גם זול, לא מספיק טוב.

צריך ללכת למודל של דיור תחילה, זה הפתרון היחיד שמייצר שינוי אמתי. איפה זה עומד? אני אסביר. למדנו טוב טוב את המודל הזה. יישמנו שולחן עגול והצגנו את המודל הזה לארבעה משרדי ממשלה בחודשים האחרונים. למשרד השיכון והבינוי, למשרד הרווחה שהוא שותף שלנו והוא הרגולטור שלנו והוא מתווה את דרכי הטיפול, את התורה המקצועית שחייבים חייבים לשנות אותה. למשרד לשיווין חברתי, לביטוח לאומי ולמשרד הבריאות. כולם חייבים להיות שותפים לפתרון הזה ביחד עם עיריית תל אביב. אני גם אגיד ש-40% מדיירי הרחוב בארץ בסוף נמצאים בתל אביב. זו לא בעיה רק של תל אביב צריך להבין, ולכן אנחנו חייבים את משרדי הממשלה אתנו. עד שייושם הפתרון הזה, ואנחנו בונים אותו ועושים כל מה שאפשר מבחינתנו בכדי ליישם אותו, ועיריית תל אביב בפנים לחלוטין, היחידה לדיירי רחוב היום בעיר מונה בסה"כ שבעה וחצי תקנים של עובדים סוציאליים, שלושה מתוכם במימון עירוני מלא.

גם הסיורים שאנחנו עושים כל יום, מחמש בבוקר עד אחת עשרה בלילה וכונני רווחה נוספים שנמצאים עשרים וארבע שעות שנותנים טיפול. התושבים אתנו ורואים סיורים ופוגשים אותנו. זה לא יביא את הפתרון המהותי. הדבר השני הוא הסיפור של הסמים ברחוב. אני לא יכולה להתחרות במנת סם שעולה 20 שקלים. נייס-גאי עולה, אני נותנת שני בקבוקי מים וזה סיפור אמתי, אני באה לאזור, אני נותנת שני בקבוקי מים והוא חוזר חמש דקות אחרי זה עם מנת סם. זה המצב, זה מה שקורה היום. ככל שאני אעשה מאמצים ואשים עובדים, העבודה חייבת להיות עבודה משולבת של משטרה, אכיפה וגורמי טיפול. רק בין החודשים דצמבר למרץ הפנינו לגמילה מהאזור הזה 115 אנשים, נשים וגברים, דיירי רחוב ונשים בזנות.

שהסמים זולים ונמצאים ברחוב, ושמרפאת המתדון נמצאת וסוחפת אליה אנשים שעוסקים לפעמים גם בסחר מסביב ומרביתם בכלל לא תושבי תל אביב. אני מקווה שפאולה עוד שומעת אותנו, נציגת משרד הבריאות שטענה שזה מרכז טיפולי רפואי. קודם כל יש שם תחליפי סם, וכן זה מרכז טיפולי רפואי, אבל עדיין לא כול מי שמטופל שם מיוצב רק על תחליפי סם, ואנחנו גם יודעים את זה. יש סחר מסביב. לגבי הנושא של הסמים, אותם נייס-גאי וכל הדברים האלה, המשטרה בכלל אוכפת את הדברים האלה? לא התשובה היא לא. אני לא אכנס לפקודת הסמים ואיך סם משתנה מרגע לרגע, אבל בסופו של דבר ואני אגיד עוד דבר לגבי שימוש בסמים, יש הרבה מאוד שוהי רחוב באזור הזה. משמשים שבאים להשתמש ובסוף חוזרים הביתה. אנחנו נמצאים שם עם הסוחרים ורואים את הסחר בעיניים. כשאני באה והסוחר נמצא ליד אותה אישה מכורה, שזה כאב לב לראות את זה כי בסוף זה צלם אנוש, והיא נמצאת שם והיא אומרת לי, שרון תלכי, כי הסוחר נמצא

אני אחזור על מה שאמרתי, כשאני נמצאת ליד הסוחר שנמצא ליד אותה אישה בזנות או ליד אותו משתמש, אני לא יכולה להתחרות בהם, ואנחנו מגיעים לשם בחמש בבוקר לא סתם, כי זה רגע האמת של אותם אנשים ונשים אחרי לילה שכולו טראומה אחרי טראומה אחרי טראומה. את רואה נוכחות משטרתית שם בכל שעות היום והלילה? אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המשטרה, אנחנו בכוונה לא נכנסים לסיורים משותפים, כי אני לא יכולה לבוא עם המשטרה יד ביד. אבל צריך נוכחות מוגברת יותר, וצריך לתת תקנים גם לעוד עובדים סוציאליים שיתנו שירות. כל יחידת הטיפול בנפגעי סמים, אני שמה רגע את הזנות בצד, אבל בכל דרום העיר ויחד ביחד מונה ארבעה וחצי תקנים של עובדים סוציאליים שנותנים שירות גם ליפו וגם לאזור הזה. וכמה נרקומנים? תשאלי כמה נרקומנים יש? תשאלי באמת.

תעשה הבחנה בין כמה מטופלים אצלי לבין מה הפוטנציאל. צריך לעשות הבחנה בין מי שמגיע אלי, ואני יודעת לגיד - - - מי קובע את מספר התקנים? משרד הרווחה? כן, בוודאי. שוב אני אומרת שיש תוספת של עיריית תל אביב.

הסמנכ"ל של משרד הרווחה נמצאת על השיחה, והם נתנו להם 18 תקנים, והשאלה שלי לשרון זה עם יש 18 תקנים והמצב חמור בדרום תל אביב, למה לא לשים שם יותר תקנים מה-18? קודם כול יש צרכים נוספים בעיר הזאת ודרום תל אביב ויפו זוכים תמיד לעדיפות אצלנו בחלוקת התקנים. ארבעה לא נשמע עדיפות. בואו נשים את כל תמונת - - - ברמת אביב לא צריכים.

ברמת אביב צריכים פחות. אי אפשר לחלק שווה ושווה. אין פה תחרות עם רמת אביב, אני יודעת להגיד בדיוק כמה יש לי בדרום, כמה יש לי במזרח וכמה יש לי ביפו. תראי, אבסולוטית ארבעה וחצי נשמע לי ממש ממש מעט. רק שניה. צריך לזכור, שחלק ממי שבא להשתמש בדרום העיר או בנווה שאנן חוזר לגור אחר כך באזורים אחרים של העיר והרבה פעמים מחוץ לעיר. אז חלוקת המשרות תמיד נותנת עדיפות לדרום העיר. אבל בגלל זה, זה ברור, כיוון שאנחנו מדברים פה וכולנו מבינים כבר שהשכונה

קודם כול גם יחד סלע שלנו וגם יחידה הפיקוח וגם יש לנו מערכת

אבל ליחידת סלע אין סמכויות. אין סמכויות ליחידת סלע. לא, זו טעות. למה? הם יכולים לעצור? זו אמירה לא נכונה. אז תסביר לי. רגע, אבל מה שאני רוצה לומר זה בסוף יש פה השקעה גדולה מאוד של אכיפה, וזה לא יעזור.

אתם צריכים להבין, ברגע שלא נעצור את הספקת הסם לנווה שאנן וברגע שלא נטפל בבעיה, לא בסימפטומים, בבעיה, לא נצליח לפתור את העניין והאמינו לי אני מדבר מניסיון רב. לא נצליח לפתור את העניין, צריך לשתק את העברת הסם לנווה שאנן, צריך לפעול ביד קשה גם עם הגורמים המשפטיים כדי שלא ישחררו אנשים. צריך פה לראות איך מפרקים את נושא התחנה של המתדון ברכבת. אם ואנחנו, אני מודע לכם חד משמעית, אנחנו נשקיע ונשקיע יותר בתלום הטיפולי, בתחומים נוספים שאפשר לטפל בהם אנחנו נעשה את זה. עם כל הכבוד המספר שנותן משרד הרווחה פה, אנחנו מקבלים, זה נכון, וגם אנחנו מנסים להשתמש בזה בצורה נכונה. יש לנו את יפו, יש לנו את השכונות הנוספות בדרות, אבל בסוף צריך להבין, אם נמשיך נדבר והסם יגיע למשולש נווה שאנן, לא נצליח לפתור את הבעיה. נטפל בסימפטום. זה לא יעזור, זה צריך למגר.

אנחנו מנסים לעזור לכם אבל לפחות לתחושתי יש קצת ניסיון להגן על המצב הקיים. בואו תגידו מה צריך. אין מספיק אכיפה משטרתית אז תגידו את זה. הסברנו. בגלל שהוא דיבר עכשיו על ההגעה של הסם אני רוצה לשאול, אז תנו לי רגע לחזור לשרעבי, לראש מדור מבצעים של המשטרה. אין ספק שאתם עושים הרבה. המטרה היא לייצר חיבור מול הרשויות ולאפשר לעשות יותר. אני לא יכולה להתחרות במנת סם, שום טיפול שאני אציע, ולא משנה מתי אני אהיה שם, לא מתחרה במנת סם שעולה 20 או 30 או 40 שקלים, זה שני בקבוקי מים. אני מבין את זה אבל שרון, המטרה שלנו זה לעזור לך. עידן, שנייה. עידן רגע. אני בתוקפה הזאת מחלקת מעילים וכפפות בחמש בבוקר. הם מוכרים את זה אחרי דקה למנת סם. את השמיכות שאני נותנת לדיירי הרחוב, הן מומרות ברגע במנת סם, צריך להבין הנוכחות הזאת של הסמים - - - אנחנו רוצים לעזור בדיוק עם זה,

עידן, סליחה, אנחנו עוד לא הגענו לתחנה מרכזית. סגן ניצב צחי שרעבי ובזה אנחנו נסגור את החלק הזה כי אני ממש רוצה לתת לפחות עוד רבע שעה לסוגיה של התחנה המרכזית. סגן ניצב צחי שרעבי אתה שומע כאן את הדברים שנאמרים, אני מקווה שעקבת אחרי הדיון, מדובר פה מעבר לאכיפה, שאני אומרת לך שוב ואני חוזרת, רק נוכחות מסיבית יום יומית של כוחות ממש בשטח כל הזמן, שזה דבר שנותן את הפרי שלו, אתה בטוח יודע גם בעולם. פה יש סוגיה גם של הנושא של הסמים,

זאת אומרת ההגעה של הסמים לשכונה. מה נעשה בתחום הזה? זה לא רק לעצור את הסוחר סמים זה לעצור את מי שמביא לו את זה.

כי בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים לפחות אנחנו די משקיעים, אמנם זה לא נראה בשכונה עצמה, לא נראה בתפוקות של התחנה עצמה, אבל יש השקעה גם אל מול לוד,

צריך להבין שיש איזה משלוש ברמה הארצית. זה לא רק דרום תל אביב, יש לוד רמלה,

יש את הצפון ויש עוד אזורים שמשם זה מגיע. שיטת הבלון, כשלוחצים במקום אחד זה הולך למקום אחר ולתקופות זה יכול לעבור מכאן ולשם, אז התמונה היא הרבה יותר גדולה ולשמה אנחנו מכוונים. גם לא תמיד זה נראה בעין. נאמרה שם איזו מילה על הנייס-גאי ואני חייב להתייחס. בדיוק, רציתי לשאול אותך על סמי הפיצוציות. אז אני רק אדייק אתכם, יותר מ-70%,

68%, מתום ההליכים וכתבי אישום הם דווקא על הנייס-גאי, דווקא זו פריצת הדרך באה ממש בתחילת 2019 בבית המשפט.

אז בסוף בגלל שזה נייס-גאי אז הם נכנסים לחמישה חודשים. לא לא. הסחר בסמים גם בהרואין, גם בסמים הקשים אני מדבר על אותם חמישה או שישה חודשים, ארבעה וחצי חודשים. בשני המקרים זה היינו הך. סחר בסמים וזה באמת מה שהתחיל ב-2019, שהצלחנו ממש למסד את נושא הנייס-גאי, סחר לכל דבר, גם אם הוא עולה חמישים שקל ברחוב, והנגישות שלו כמו ששרון אמרה היא ממש בכל פינת רחוב, תמורת לפעמים גם שני בקבוקי מים. אז זה נושא הנייס גאי. ברמה הכללית, הרחבה,

המיקוד בשנה האחרונה הוא יותר גם אל מול החוץ. מה נכנס, מה הסחר של הנייס-גאי, מה מנסים להכניס לתוך דרום תל אביב, אבל המיקוד של התחנה כרגע הוא באמת על הסוחרים הפנימיים שזה סוג של מעגל שלם. חייב לציין את הנקודה הזאת.

יש לנו עוד עשרים דקות ואני רוצה למקד את החלק הבא של הדיון בנושא של התחנה המרכזית. תודה רבה למשתתפים האלה. אני ממש מרגישה כמו

סיימנו את הפאנל הזה ואנחנו עוברים לפאנל הבא. טוב אנחנו עוברים לסוגיה של תחנה מרכזית. בינתיים אני רוצה לתת לגלעד הלחמי רשות דיבור. בבקשה. ואם אתה יכול באמת להתמקד באמת בנושא הזה ולא לחזור על דברים שכבר נאמרו. אני אכבד את הבקשה שלך לא לדבר על נושא המסתננים ספציפית, אני רוצה לדבר על ענישה. צחי דיבר לפני והוא צודק בהרבה דברים, נווה שאנן זה האזור מהכי משוטרים במדינת ישראל. הפשיעה נגרמת בגלל שאין ענישה ופה חשוב לי שהוועדה תתייחס לזה, כי יש תחקיר של תאגיד השידור, ב-2018 50% כמעט מהתיקים שנפתחו בנושא זרים נסגרו. לא בגלל שהם לא אשמים, בגלל שבתי המשפט לא קבעו ערבויות גבוהות, לא מחפשים אותם. פשוט ויתרו להם ומחקו להם תיקים. גם שחרורים, יש לנו בשכונה שתיים, שלוש דקירות בשבוע. אנחנו מדברים על נושא המתדון, יש לנו דקירות פה ברחובות, זה יותר חשוב לי מנושא מתדון לא מתדון. יש לנו דקירות ברחובות פעמיים שלוש בשבוע. סגן ניצב שרעבי אמר שיש ירידה משמעותית בתקיפות. אנחנו מקבלים נתונים ממד"א, כמעט כל יומיים שלושה יש דיווח על דקירה או על אלימות קשה. הבעיה היא מערכת המשפט. אם משחררים, אני נותן לך דוגמא משחררים מסתנן שלוש פעמים, שהיה בבית סוהר כבר, והמדינה ביקשה לשים אותו במשמורת כי היא הבינה שהוא מסוכן, ודיינים בבתי דין למשמורת משחררים ויצא על זה אגב תחקיר ב-YNET לפני יומיים שלושה. משחררים אותם פעם אחר פעם אחר פעם והם חוזרים ורוצחים. גם הנערה סילבנה צגאי שנרצחה פה, המקרה לפני שנה וחצי בשכונת התקווה, האבא החורג שלה שרצח אותה היה עצור גם לפני זה והמדינה ביקשה לשים אותו במשמורת עד שהוא יעזוב מרצון. עזבו אתכם גירוש לא גירוש, אנחנו מבקשים את האנשים האלימים, את הפושעים להרחיק או לגרש או לשים במשמורת. יש זכות חוקית למדינה - - - הדברים האלה יש לכם אותם רשומים? עשיתם סטטיסטיקה כתובה? יש תחקיר של כאן יש תחקיר של - - - לא, אל תשלח אותי לראות תחקירים בטלוויזיה. אני שואלת אותך, האם אתה יכול כארגון שעוסק בנושא הזה, האם אתה יכול להמציא לוועדה סיכום של הדברים?

לתת לנו נתונים מספריים או דוגמאות של עבירות שיצאו בקלות או דברים כאלה. אני אשמח פשוט לראות את הדברים כתובים.

אני לא גוף תקשורת, יש - - - אתה לא צריך להיות גוף תקשורת, אתה עמותה שדואגת למה שקורה שם. אתה אומר, יש נתונים, יש כל הזמן דיווחים, אז מן הסתם אתם אוספים את הדיווחים האלה. מה שאני מבקשת ממך זה אם אתה יכול להעביר לנו אותם? אני אעביר לעידן שיעביר לך את כל החומר שיש לי. הבעיה היא שאם אין ענישה מספקת אז בוודאי שאנשים שאין להם הרתעה יחזרו לפשוע. גם ככה אני יכול להגיד לך לפעמים, אני לא רוצה להגיד לך מה הם שמים על השוטרים, אבל זה פשוט מצחיק. אתה רואה שוטר, לידי היה מסתנן מבלוק שבאנו לשמור על האוטו, והם לא יכולים לעשות להם כלום כי הם יודעים שגם אם הם יעצרו אותם מערכת המשפט תשחרר אותם יום יומיים למחרת. אנחנו נסתפק בדברים האלה,

ואני רוצה לעבור לנושא של התחנה המרכזית. אני חושב גברתי שאם תבחרי לקיים דיון המשך נוכל להביא את משרד המשפטים ולדבר על סוגית הענישה שעולה פה הרבה.

ממשרד התחברה ראיתי שיש לנו שניים. ניר משה? גברתי, אני יכול לדבר? אז אני מבקשת שתשמע בבקשה את אחד מהתושבים שבאמת מרכז את הסוגיה הזאת ובקיא בכל הנתונים בריאותיים, תחלואה,

גדי בבקשה.

אז התחנה המרכזית היא אחד המפגעים החומרים ביותר בדרום תל אביב שמעקבים את הפיתוח שלה, והנושא הכי חמור זה בתחנה מרכזית זה זיהום האוויר התחבורתי שמגיע ממנה, שלפי נתוני משרד הסביבה זה הזיהום התחברותי הכי חמוד במדינת ישראל במקום של שכונת מגורים. 6,000 אוטובוסים נכנסים ויוצאים ביום מהתחנה, 3,000 לכל כיוון. לפי הנתונים שקיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה יש חריגה מחוק אוויר נקי, במשך שנים, ב-2019 30% חריגה של חנקן דו חמצני, 50% יותר חריגות של חלקיקים נשימים עדינים ויש עליה של 60% מ-2017 של חלקיקים נשימים. המצב רק מחמיר ומחמיר, כשהיינו בסיור עם בכירי משרד התחבורה בתחנה,

כן העלייה בזיהום הזה היא בזכותנו, אנחנו עושים את העבודה שלנו נאמנה, אנחנו מוסיפים נסיעות,

לקחו קרדיט על הזיהום. לא רק זה שיש 3,000 נסיעות לכיוון, הם רוצים להגדיל את זה ל5,000 נסיעות לכיוון.

לא מספיק כמה זה חמור זה הולך להיות עוד יותר חמור. זה בנוסף למה שנאמר קודם על האלימות שיש שם.

וזיהום אוויר זה קשר ישיר לאלימות, מחקרים מוכיחים את זה. נתונים שקיבלנו ממשרד הבריאות עקב שאילתה שאת הגשת בזמנו מראים שיש פי שתיים מקרה סרטן ריאה לנפש בשכונות שעוטפות את התחנה המרכזית. ביקשנו עוד נתונים מקופת החולים, קיבלנו נתונים מזעזעים של פי שתיים תחלואת לב, ו-55% אחוז יותר תחלואה נשימתית בשכונות נווה שאנן ושפירה. פשוט נתונים מזעזעים, זה החיים עצמם. היום מי שראה את הכתבה היום בבוקר, התחנה המרכזית אין לה בכלל רישוי עסק, 20 שנה לא מטפלים בספרינקלרים. בשריפה הכול יכול להישרף.

זה טרי מהבוקר. יש כתבה ב-YNET אם אני לא טועה שזו סכנת נפשות מבחינה של כיבוי אש אם חס וחלילה יקרה שם משהו. נשאלת השאלה, האם המתקן הזה באמת משרת את הציבור. בגלל כל האלימות שתוארה פה קודם נשים חוששות להגיע לתחנה, אז בפועל התחנה מדירה 50% מהאוכלוסייה שלא משרתת אותה.

התחנה גם חוסמת את פיתוח דרום תל אביב דרומה. מדי פעם זורקים לנו את פתרון הקסם הזה, אוטובוסים חשמליים, שזה פתרון נפלא, נשמע נהדר על הנייר אבל לא ישים. אוטובוסים בין עירוניים לא יכולים להיות חשמליים, אין את הבשלות הטכנולוגית. רוב האוטובוסים מהתחנה המרכזית הם בין עירוניים. בנוסף יש בארץ 78 אוטובוסים חשמליים בלבד מתוך 11,000 אוטובוסים שצריך לחשמל. רק עכשיו יצא מכרז ל-200 אוטובוסים, בקצב הזה זה ייקח 50 שנה. לפנות את התחנה לוקח שנתיים שלוש. טוב, אנחנו נסתפק בזה כי אנחנו רוצים גם תשובות. אני רק אומר, הפתרון שאנחנו דורשים זה פינוי מלא של התחנה, לא חלקי, לא רוצים ישרא-בלוף, רוצים אותו עד 2023, מתי שהובטח לנו לפני שנתיים שהוגש בג"ץ ואמרו שהשכירות תהיה לחמש שנים כדי לפניות ועד עכשיו לא נעשה כלום. ניר משה נמצא פה אתנו ואני רוצה לדעת מניר משה עם יד על הלב למה אתה לא יכול לפנות את התחנה תוך שלוש שנים כשאנשים חולים ומתים בינתיים.

טוב בבקשה ניר משה, אתה שומע את הדברים האלה וכולנו יודעים שבאמת מדובר במפגע, מפגע מכל הבחינות, תחבורתית, סביבתית. קיבלתם עכשיו גם פנייה מהשרה להגנת הסביבה שבעצם קוראת לכם, למשרד התחבורה, לעשות צוות בין משרדי ולמצוא את הדרך, איך אנחנו סוגרים את המפגע הזה ובאמת משקמים. אין ספק שזה אחד הדברים שיעזרו בצורה דרמטית לשיקום של דרום תל אביב אז אני אשמח לקבל ממך תשובות איפה הדברים האלה עומדים. בטח. אז קודם כול שלום גם לחברי הוועדה ולראשי המטה. כמו שגדי אמר בתקופה האחרונה אנחנו גם נפגשנו עם כל נציגי המאבק וגם קיימנו סיורים בשטח, כלומר אנחנו בקשר שותף בנושא הזה, בגלל שהנושא נמצא בסדר היום של המשרד בצורה מאוד משמעותית. אנחנו מכירים את המורכבות ואנחנו פועלים לקדם פתרונות.

הסיפור של התחנה המרכזית אמנם יש לו רובד אנושי, אבל אני מזכיר התחנה המרכזית היא המתקן התחבורתי כרגע מבחינת אוטובוסים, הכי גדול בארץ. מתוך ה-240 דונם בנויים שם כ-70 דונם, מהם מתקן תחבורה שמשרת עשרות אלפי נוסעים ואלפי נסיעות ביום, ולא רק את הנוסעים הוא משרת. הוא משרת גם את האוטובוסים, יש היום תחנות תדלוק ומוסך וחנייה מנהלתית שמבוצעת במהלך היום ומתקנים לרווחת הנהג. כלומר, יש שם המון המון פעילות. אנחנו יודעים, אוקי ו? הסיפור התחבורתי הוא סיפור מורכב כי היום בעצם אם אפשר לשים את האצבע על החסם הכי מרכזי בפיתוח התחבורה הציבורית בישראלית ובפרט קווי השירות, סיפור מתקני התשתית לאוטובוסים, כלומר מסופים ושטחים למסופים זה החסם המרכזי. גם אם מחר בבוקר היו מקצים למשרד התחבורה מיליארדים, הוא לא היה יכול לממש אותם, כי מרבית השטחים התפעוליים בארץ - - - מה עם שטח המריבה הזה שם בחולון? זה נפתח כבר? העירייה פה אתנו והיא מוכנה לתת שטחים. אם תיתנו לי אני אתייחס לכול. אני אשמח שלא תקטעו אותי, סליחה. בגדול אז הסיפור הזה של שטחים למתקן התשתית הוא הבעיה הכי מרכזית. אף אחד לא רוצה את זה אצלו ומעבר לזה מרבית השטחים שקיימים היום הם שטחים שנמצאים בסטטוטוריקה לא מתאימה, בלי זכויות בנייה ובקניין של גורמים פרטיים ונמצאים באופן יום יומי בסכנת פינוי.

לגבי הנושא של התחנה המרכזית ואיך משרד התחבורה מטפל בנושא הזה ומה לוחות הזמנים מבחינתנו. אז, כמו שכולם ומכירים ובטח שמעו, הפתרון ארוך התווך מבחינת משרד התחבורה הוא מע"ר בן צבי. מע"ר בן צבי מדובר על מתחם תחבורתי משולב שכולל תחנת אלקטרו, כולל תחנת רכבת, קרבה תחנת הרכבת הקלה ונמצא בסמוך לחולון. זה שטח שקודם תקופה די ארוכה על ידי עיריית תל אביב במסגרת תב"ע של מע"ר בן צבי ולאחרונה הועבר לטיפול נטע ומקודם במסגרת התב"ע של המטרו. אנחנו מבינים שהפתרון הזה הוא פתרון שייקח לו זמן להבשיל כי הליכי התכנון הם הליכים ארוכים וכי יש הרבה מורכבויות סביב העניין, ולכן אנחנו מבצעים פעולות גם בטווח הבינוני וגם בטווח המידי. אני אתחיל עם הטווח המידי. בטווח המידי בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, הוצאו מספר רב של קווים מהתחנה המרכזית למסופי קצה אחרים שנמצאים בעיר תל אביב ולא רק בתל אביב כדי להפחית את הפעילות. שוב, אני שם פה את הדגש, אנחנו כמשרד התחבורה, מה שנמצא בראש סדר היום שלנו זה הנושא התחבורתי. אז כמובן שכל מה שעשינו, עשינו מתוך ראיה של תפיסה שירותית לנוסע ובעצם הוצאנו די הרבה פעילות. הדבר הזה שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים לבצע אותו ונמשיך להפחית את קווי השירות שפועלים בתחנה המרכזית בטווח הקרוב. אתה יכול להגיד במספרים כמה פחות אוטובוסים נכנסים לשטח התחנה המרכזית בעקבות ההפחתה של הקווים האלה? כמה מאות נסיעות ביום. 150. זה רק שני קווים, זה קו חמש וקו 13. גם קו ארבע.

- - - גדי סליחה רגע.

גם העברנו למטה המאבק התייחסות מאוד מפורטת לכל הצעה שהם העבירו לנו על קו שהם רוצים שהוא יצא. העברנו התייחסות מתי הוא אמור לצאת ואם זה אפשרי. כמה מאות נסיעות כבר יצאו ביום מתוך כמה אלפי נסיעות שמבוצעות

זה לא מעט, מדובר על לא מעט אחוזים. בהמשך אגב לפעילות הזאת שעישנו, אני יכול להגיד שרק השבוע הוצאנו מכתב לחברת נצבא שבעצם מבקש שכבר במועד היציאה הראשון שנקבע בהסכם אנחנו מחזירים את קומה 4 ומפסיקים שם את כל הפעילות התחבורתית שהיום היא משרתת בעיקר קווים עירוניים.

אנחנו יודעים להגיד בוודאות מלאה שאנחנו נסיים לפנות את הקווים העירוניים בקומה 4 עד תום פקיעת המועד הראשון, זה 2023. מה שנשאר בתחנה המרכזית, ואני אדבר בעצם על הטווח הבינוני. טווח בינוני יכול להיות שנתיים והוא יכול להיות גם חמש שנים, זה הכול תלוי שיתוף פעולה של רשויות מקומיות ורשויות ממשלתיות אחרות. כדי למצוא שטחים שבעצם אנחנו יכולים להעביר אליהם את האוטובוסים אנחנו מבקשים כמה דברים. 1' אנחנו מבקשים אופק, כי אנחנו לא רוצים להעביר את האוטובוסים לשטח שאחרי שנתיים נצטרך לפנות אותו. 2' אנחנו מבקשים שנוכל להקים בשטחים האלה את כל הפונקציות שיש היום בתחנה המרכזית, למשל תחנת תדלוק ושטיפה.

חניון הלוחמים הוא חניון שלא תואם את הסטטוטוריקה, אין בו זכויות בניה, אין בו אופק וכיום אי אפשר להקים בו תחנת דלק כי יש בריכת מים אבל אני לא אומר שזה לא פתרון שנמצא על הפרק, אפשר כמובן לפתור את כול הבעיות האלה ביחד עם שאר משרדי הממשלה. סטטוטוריקה זו פנקסנות, בינתיים אנשים חולים ומתים.

גדי אני מבקשת. כל רגע קוטעים אותי, אני לא חושב שזו דרך לנהל דיון. אם אתם רוצים להגיד מה שאתם חושבים אז בשמחה אני אמתין.

לא כל רגע קוטעים אותך אבל אני מתנצלת אבל אנחנו ממש בעוד חמש דקות צריכים לסיים את הדיון הזה.

אני יכולה להגיד לך שבשורה התחתונה אתה בהחלט מפגין בקיאות בחומר ומבין את מה שצריך לעשות אבל אני יכולה להגיד שבתחושה כלומר לפחות שמתקבלת היא שהדברים לא מאוד בוערים למשרד התחבורה, ואני יודעת את זה גם כי זאת הטענה גם של המשרד להגנת הסביבה. זה נגרר כבר המון שנים. עיריית תל אביב היא בהחלט גם כן מעוניינת בהוצאה של התחנה המרכזית. אנחנו לא נצליח למצות את הדיון הזה לנושא של הסוגיה של התחנה המרכזית, ואני מתנצלת על כך בפני מי שהגיע. אני מתנצלת שאנחנו נסתפק בדברים האלה. אבל אני בהחלט. - - - אני רק רוצה להגיד שניר זה עליך,

אתה יכול לגרום לזה לפינוי מהיר ואתה יכול לדאוג לזה. זה הכל תלוי בך. אתה הבן אדם שמקבל את ההחלטה. אם אתה יכול משפט אחד לסיכום. משפט אחד לסיכום, אז כמו שהתחלתי להגיד, בסוף ההתנהלות הזאת שאנחנו מדברים עליה, על טווחי הזמן השונים היא התנהלות שנכנסו אליה בעצם בתקופה האחרונה.

לפי שנה הייתה קונספציה שמע"ר בן צבי יקום מהר יותר ודברים התשנו מאז, אז משרד התחבורה האיץ את הטיפול בנושא הזה וגם באמת קם אגף חדש, שזה אגף שאני עומד בראשו, שמטפל בסוגית המסופים ועל סדר היום שלנו, אנחנו מייעדים להקים בקרוב מאוד צוות עבודה משותף רחב עם כלל משרדי הממשלה. כבר הוקם צוות משותף עם מטה המאבק ועיריית תל אביב, זאת אומרת כבר התקיים מפגש ראשון של צוות כזו. בסוגיה הזאת זה מה שיש לי להגיד ואם תרצו נשמח להרחיב בדיונים נוספים. בסדר גמור נשמח. ממש אם אפשר מילים קצרות לסיכום, ניתן אולי לעופר ואתה תסכם את האחרון. בתור מי שמציע, אני רוצה באמת במשפט אחד מכל מה שעלה פה בדיון שהוא עדיין לא מציני אותו כפי שאמרת, מן הסתם נמשיך. מדובר פה בעניין שאני הייתי מכנה אותו עניין מעמדי לגמרי. ההזנחה של דרום תל אביב, בין אם זה בהקשר של זיהום האוויר, של התחנה, של האלימות ושל הסמים, זאת הזנחה של אוכלוסיות שבדרך כלל הן אוכלוסיות מוחלשות, של אזור שהוא אזור שהרשויות לא מטפלות בו במשך שנים. אני מציע שהוועדה תקרא בהמלצות לשנה לשינוי דיסקט, שיתחילו להתייחס לאזור הזה כאזור שראוי, זקוק והכרחי לטפל בו טיפול שורש שייתן מענה לכל הבעיות האלה. אנחנו ראינו פה כמה ראשויות שכל אחת זורקת על השנייה את האחראיות ובסופו של דבר מי שמשלם את המחיר זה התושבים.

חבר הכנסת עידן רול בבקשה. שוב תודה על קיום הדיון החשוב הזה. אני חושב שאם יש סוגיה שהיא מאוד ברורה, תובנה מסוימת זה שיש כל כך הרבה גורמים שונים ורשויות שונות נוגעים באופן יום יומי בתופעה הזאת בשכונות דרום תל אביב. שטח מצומצם שנוגע להמון גופים. אני חושב שזה בלתי נמנע והדבר היחידי שיוכל לקדם פה משהו זה הקמה של מִנהלת לנושא דרום תל אביב. שיהיה גורם, פרויקטור, שבעצם כול יום בודק ושואל, רגע מה התקדם ומה בחנתם במשרד הבריאות כתחנה חלופית ומה בחנתם בתחנה המרכזית ואני חושב שזו המלצה שהייתי שמח שתצא מהוועדה, כי באמת בלי מישהו שיושב יום יום ומתאם בין הגופים האלה אנחנו נמשיך לשמוע זריקת אחראיות והתושבים ימשיכו לסבול. טוב, תודה רבה לכם. תראו, באמת שמענו פה רק את הקצה של מה שיש עוד לדבר ולטפל בכל מה שקשור לסוגיה הזאת של מה שקורה בדרום תל אביב. אני רק אגיד בשני דברים חשובים שאנחנו כבר הוצאנו אותם כזה, אנחנו ביקשנו ממשרד הבריאות להמציא לוועדה, אמרתי חודש נראה לי ונראה לי שהגזמתי קצת, אני רוצה תוך שבועיים, כי באמת הזמנים שלנו פה גם קצובים. תוך שבועיים אני מבקשת למצות את הבדיקה לגבי הסוגיה שהועלתה כאלטרנטיבה באסף הרופא או לכל מקום אחר. ברור שבניגוד לדעת נציגת משרד הבריאות הסוגיה הזאת היא אקוטית ונדרש טיפול שלה מיידי, וזה אחד הדברים הראשונים שצריכים לטפל בהם. בכלל כל סוגית הסמים. הבנו את הסוגיה והקושי של הענישה הקלה ושל האכיפה הלא מספקת לפי לדעתי. אנחנו גם נתעסק בסוגיה הזאת של הענישה המקלה, ואני חושבת גם שלגבי התחנה המרכזית בהחלט נשמח לקיים דיון שבו נדון באמת בחלופות ובהתקדמות של המשרד בטיפול בנושא הזה. בגלל שאני ממש ממש חייבת לסיים אנחנו נוציא סיכום מסודר וזה יועבר אליכם כמובן, אל כל מי שנכח. אני רוצה להודות לכם שבאתם באופן אישי לכאן, ולכם חברי הכנסת על הנוכחות ועל הדברים שאמרתם ולעידן על היוזמה. תודה רבה לכם. הישיבה ננעלה בשעה 11:26.